בוקר טוב לכולם, היום 17 במאי 2023, כ"ו באייר תשפ"ג. אנחנו בדיון מעקב תשיעי, על סוגיית האולפנים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה, זאת ישיבת עדכון אז גם אין לנו הרבה זמן, אז תהיו קצרים. זה דיון התשיעי, תשעה ירחי לידה, אולי תהיה לידה מהדיון הזה. הסתדרות המורים, לפני עיצומים, לא עיצומים, הכול זה, אבל מה המצב? מאיר אסרף, הסתדרות המורים. אדוני, אני חושב שאחד הדברים שנכון לעשות הוא לתת את האמון במזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, לפתור את הסוגייה הזאת, הסוגייה הזאתי בהחלט פתירה. יש לי אמון בכולם, רק תפתרו אותה. אני נכנסתי לתפקיד, לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל בתחילת ינואר, זה הדיון הראשון שעשיתי, אנחנו יוצאים ב-17 במאי, אני לא צריך להסביר לך, מה התאריכים האלה, בתוך מערכת החינוך, מבחינת מורה אולפנים. אני גם יודע מה המצב בשטח, שמנסים ככה לייפות אותו, מצב מאוד מאוד לא יפה, ברמה שאני לא יודע איך יפתחו את השנה הבאה, כי הרבה מאוד מורים יעזבו, אז אני סומך על כולם, אני סומך על יפה ועל שר החינוך ועל שר הקליטה, כולם טובים, אף אחד לא רע, אבל בסוף יש מבחן תוצאה, מאיר, במבחן התוצאה לא עומדים. אני מאמין שנעמוד במבחן התוצאה, יש לי אמונה חזקה,

בנושא הזה והאמונה הזו מבוססת על ניסיון העבר, על ההישגים שהסתדרות המורים, הצליחה להשיג, לאורך השנים, בטיפול בנושאים של עובדי הוראה ובמיוחד לאחרונה, בהסכם הקיבוצי שנעשה ושיפר משמעותית את השכר של עובדי ההוראה, במסגרת אותו הסכם, אני רוצה להזכיר ואנחנו מזכירים בכל דיון, שמשרד האוצר הציע, לשפר את מצב המורים באולפנים ואת מצב האולפנים כתוצאה מכך, על ידי תוספת זעומה של 500 שקלים, הדבר הזה הוא לא מקובל, בשום קנה מידה, שר האוצר לשעבר, השתתף בדיון,

אמר במילותיו את ההתחייבות שלו, התחייבות שלטונית שניתנה על ידי גורם מוסמך, לפתור את ההסכם, על ידי הסכם קיבוצי חדש שיעניק זכויות, הרבה מעבר ל-500 שקלים שמשרד האוצר מתחייב לתת. אנחנו מתכוונים לפרוע את ההתחייבות הזאת,

ממשרד האוצר וכרגע, מתנהל משא ומתן, בין משרד האוצר, משרד החינוך והסתדרות המורים, כדי לפתור את הנושא הזה. יש דד-ליין? הסבלנות של ארגוני העובדים היא סבלנות שפוקעת מהר, אולי לאדוני יש פחות - - - מהר? אני לא יודע, ארבעה חודשים זה, הרי הדד-ליין היה לפני פסח, בפסח אמרו שבועיים, אנחנו כבר אין לנו רצון למשוך את זה יותר מזה. עוד מעט אנחנו במסיבות סיום, אפשר לחגוג את סיום התקופה שבה היו אולפנים. הרצון שלנו להגיע להסכם קיבוצי, כמה שיותר מהר,

הלחץ והאופן שוב דוחקים את זה להגיד,

עבר הרבה זמן, לא ישכנע אותנו לרדת מהדרישות המוצדקות שלנו - - - לא,

כי שמנהלים משא ומתן,

אני הולך והנה אנחנו- בואו נפתור את זה מהר והנה, תיקחו חלק, לא מקובלת. אנחנו רוצים את מה שאנחנו דורשים, אנחנו יודעים מה מגיע למורים ואנחנו לא נסכים ,בגלל גרירת רגליים, לצמצם מהדרישות שלנו. משרד האוצר. בוקר טוב. אני אגיד, משא ומתן התחיל, כלומר - - בשעה טובה, הבאתם עוגה, יין?

שהתחלתם לדבר. אני אגיד ככה, נושא המקור התקציבי, לא נפתר עדיין, אני אגיד את זה חד וחלק - - - אתמול חילקו פה 14 מיליארד שקל. חילקו, אולי.

יש כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים, אגב, אני חוזר ואומר,

כמה המסר הזה עובר לממונים עליכם, שתבוא הממשלה, תגיד במדיניות שלה, אנחנו רוצים לסגור, רוצים לסגור את האולפנים, זאת אמירה לגיטימית, אני לא מסכים איתה, אני חולק עליה, אני חושב שזאת טעות במדיניות, אבל שיבואו ויגידו מה המדיניות, אז כאילו אני מבין את המדיניות, שאני רואה שמחלקים 14 מיליארד שקל לנושאים מסוימים ולא מוצאים 40 מיליון שקל לנושא אחר, אז - - - לא, האמירות האלו, אני מקווה שהן לא מופנות אליי, אני אגיד שכאילו הבעיה של האולפנים הייתה קיימת, היא לא נולדה אתמול בבוקר, אנחנו פועלים, קיבלנו אור ירוק ממנכ"ל משרד האוצר, הנחייה אפילו, לא רק אור ירוק, הנחייה ממנכ"ל משרד האוצר, להתחיל עם משא ומתן, אפילו שנושא המקור התקציבי לנושא הזה, לא נפתר, נקבעו פגישות משא ומתן, יחד עם הסתדרות המורים, עם מזכ"לית הסדרות המורים.

היום היא מגיעה לפגישה, זה לא ישיבת משא ומתן פורמלית, היא מגיעה לפגישה עם הממונה על השכר, בין היתר לנושא הזה והייתה כבר פגישה, אפילו שתיים אני חושב, אצל עורכת דין רבקה ורבנר שממונה ארצית על יחסי עבודה. פגישת תיווך,

בסכסוך עבודה, משרד העבודה נוטל סמכויות ומנסה לתווך בין הצדדים. אני אגיד, ההסכמים הקיבוציים זה תהליך ואנחנו רתומים לנושא הזה, זה חשוב לנו. לפחות את זה אל תגיד, כשיש נושא חשוב לממשלה, אני יודע מתי הנושא חשוב לממשלה ומה הקצב,

אני חוזר ואומר, לא אתה - - - אני לא מדבר בשם - - - זה לא נראה, אני יכול להגיד לך, זה לא נראה שהנושא חשוב לממשלת ישראל.

אני לא מדבר בשם נבחרי ציבור, אני לא נבחר ציבור. לא, ממשלת ישראל, אתה נציג הממשלה פה. אני מדבר בשם משרד האוצר, על אגפיו המקצועיים, משרד האוצר רתום לנושא הזה וזה חשוב לו. משרד החינוך. החלום שלי, תדע לך, הוא להכיר את הסמנכ"לית שלך, זה החלום שלי,

כל פעם אני אומר, אולי אני אזכה לראות את זיו פניה, כאן בכנסת בוועדה, אני יודע שכנראה רחוב שבטי ישראל 34, כמדומני, זה משרד החינוך? או בדבורה הנביאה? איפה המשרד שלה?

אני פשוט חולם על זה בלילה,

תשעה דיונים, זימנו אותה, שלחנו לה, הכנסת לא מעניינת אותה, הכנסת פשוט לא מעניינת אותה, בערך כמו שמעניין אותה האולפנים. אני יכול לרגע,

היושב ראש, מהיכרות אישית עם הסמנכ"לית המדוברת, אני חושב שהיחס הזה לא- עם הסמנכ"לית המדוברת תרצה מישהו שיגן עליה, היא יכולה להגיע לכנסת, אגב, אני מוכן לשאת בעלויות המונית, מרחוב שבטי ישראל, או דבורה הנביאה, לכנסת ישראל. אז אני אגיד ש- אני גם לא אבקש החזר הוצאות על זה, אני אספוג את זה. אני אגיד לאדוני היושב ראש, אני חושב שזה לגמרי לא, כאילו מהיכרות איתה זה לא הסיפור, פלוס היא לא - - - לא הסיפור, העובדה שעובד מדינה, אני מציע לך, אל תנסה להגן על זה שעובד מדינה מתחמק, במשך תשעה דיונים, מלהגיע לכנסת. אז אני אשתמש בעובדה שאני במשרד ממשלתי אחר ולכן אני לא כפוף לבוסים שלה, זה לא החלטה שלה ואני אגיד עוד משהו, היא לא חלק מהעיכוב הוא לא קשור אליה, הוא לא נובע מ- - - אמרת משהו מעניין, הנחייה של המנכ"ל? זה לא העמדה של משרד החינוך, כמו שעכשיו נאמר. אני לא יודע, אני לא יודע אם זה הנחייה של מישהו, אני יודע שגברת סוניה פרץ היא חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. אני גם חושב ככה, לכן אני במשך תשעה דיונים, ביקשתי לפגוש אותה,

טוב, אדוני היושב ראש,

מנהל האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך שאמון על האולפנים למבוגרים. אני לא יודע להגשים משאלות וחלומות, זה לא התפקיד שלי, לגבי החלום שלך, אני כן יכול להגיד שאנחנו נמצאים בעיצומה של משימה מאוד מאוד מאתגרת, המצב לא הולך ומשתפר, כמו שאמרת בתחילת הדברים, אבל אנחנו מנסים לתת את הפייט שלנו - - - ליבי עליך,

אני ממש שלוש נקודות שאני רוצה לתת פה ולתת תשומת לב, לכל הנוגעים בדבר. נקודה ראשונה, דד-ליין, דיברת על דד-ליין, כל הנוגעים בדבר, יודעים שסוף מאי הוא תאריך קריטי לשנה הבאה, כל המורים צריכים לקבל החלטה והמעסיקים, מה קורה עם מורה, האם הוא רוצה לעזוב, לא לעזוב, לקבל חל"ת, לא לקבל חל"ת, סוף מאי זה הדד-ליין. מבחינתי, אני יודע ש- לצערי - - - שמעתי שהמפקחת עזבה. לא שאני יודע ואני יודע, יש שתי מפקחות שפרשו באוגוסט שעבר,

זה לא חלק מהעניין. אני כן אומר שגם אם המשא ומתן לא יסתיים, אבל אם יהיה, איזשהו משהו של ראשי תיבות, לקראת סוף החודש הזה, זה מאוד קריטי להצלחת המשימה שלנו, המשימה הזאת, באמת קריטי.

במפגש מנהלים שהיה במחוז מרכז, אני הבנתי שהמפקחת הכריזה על עזיבה שלה וגם אפילו מנתה את שמות הפורשים שהם פורשים בגלל גיל. יש כאלה, אנשים. הבנתי שיש הרבה מבקשי חל"ת ושבתון ושהם עוסקים כרגע בהחזרת תשובות.

כנראה הרבה יקבלו תשובה שלילית. הרי אני לא יודע אם זה המקום להגיד פה,

כי היא הגיעה לגיל,

זה לא קשור לסיפור הזה. אז זה נקודה ראשונה, מבחינת דד-ליין ומבחינתנו, גם אם אין חתימה סופית על הסכם, כי לוקח את הזמן שלו, מה שנקרא, או משהו של ראשי תיבות, או קריאת אור ירוק, לטובת המורים שבפתח, שנמצאים ולטובת מורים שאנחנו רוצים לקלוט, מאוד קריטי, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, צריך לדעת שאנחנו נמצאים במשימה נוספת של קליטת העולים מאתיופיה, כמבצע ממשלתי, מה שנקרא, של 3,000 עולים, שמה המצב באמת באמת קשה, צריך לקחת בחשבון שהעולים מאתיופיה לומדים יום שלם, הם לומדים בבוקר עברית ואחר הצוהריים לימודי יהדות, לקראת גיור. היום זה אולי נראה מעט, אבל אני בחוסר של עשרים מורים לעולים מאתיופיה שחייבים להיות גם דוברי אמהרית, לא שאין לי מועמדים,

עושים להם סימולציה, 5,300 בשלב מסוים, אני לא יכול לפרנס ככה משפחה והם הולכים הלאה וזה אומר שהעולים שמגיעים עכשיו, לכל המוקדם, הם יתחילו ללמוד בספטמבר, במקרה הטוב. זה פשוט, אני זועק את זעקת השטח באמת, עוול מאוד קשה, זה נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון, כי דיברנו על אוקראינה ורוסיה. יש לי שאלה למשרד הקליטה. והנקודה אחרונה, נושא הלמידה היברידית ושיפור שיטות ההוראה ,משקיעים בזה הרבה, לא רק במחשבה, גם במעשה ובתקציבים. אותו משה שגיא, מנהל אגף תקציבים שלנו שבנושא של השכר, יש לו את העמדה שלו, בנושא של קידום ההוראה וטיוב שלה, כמה מיליונים טובים, אנחנו ממש במשימה שמתקדמים בה הרבה ובתחילת שנת הלימודים הקרובה זה כבר יהיה אופרטיבי והשנה יש התקדמות מאוד משמעותית בתחום הזה. כמה ממתינים יש? הנתון לא השתנה באופן מהותי, מהפעם הקודמת.

מלפני חודש עד עכשיו, כל העולים שעלו - - - כן, כי פתחנו כמה כיתות והגיעו עוד ממתינים והכול, באופן כללי, אפשר לומר שמדובר על כ-5,000 ממתינים, קצת לפה וקצת לשם, אבל זו התמונה. זאת אומרת שאם הגיעו 75 אלף עולים בשנה, 70 אלף מסודרים. אנחנו מדברים על תלמידים אז קח מיתוך עולים, בערך 40 אחוז מזה זה תלמידים אצלנו, כי יש גם תלמידים בבית ספר, לא כמות העולים כולם, אבל אני לא יודע להגיד באחוזים.

אתה יכול להגיד לי שבערך, 28-30 אלף תלמידים מסודרים? בוא נגיד שבסוף דצמבר, היה לנו 24 אלף תלמידים, מתוך מה שאמרת 35, מאז פתחנו עוד איקס כיתות, אז נגיד עוד 5,000 תלמידים ועוד 5,000 בהמתנה, כן, אנחנו מגיעים למספרים האלה. שוב, זה באומדנים, זה המצב.

תראי, ממה שאני מבין, ההמתנה לאולפן היא סדר גודל של חצי שנה, במקרה הטוב, שלשום היה פה דיון לגבי זה שעולים שעושים פה שינוי מעמד ויש לא מעט כאלה, מדובר באלפים, במקרה הטוב, כנראה יצטרכו להמתין, סדר גודל של חודשיים לשינוי המעמד שלהם, כתוצאה מהתהליכים שעשה משרד הקליטה, סגירת המרכזים של ה-וון סטופ שופ ושהפסיקו לקבל את העולים מרוסיה. איך לשיטת משרד הקליטה, עובדת קליטה של עולה שמגיע לכאן, בלי מעמד, נמצא כאן, סדר גודל של חודשיים-שלושה, ללא מעמד, עד שינוי המעמד, אני לא יודע איך הוא חיי בחודשיים-שלושה האלה ורק אחר כך מתחילים לספור לו את ההמתנה של חצי שנה, איך עובדת הקליטה,

אז קודם כל, מבחינת שינוי המעמד, מכיוון שזה לא היה נושא של הישיבה הזאת - - - אני יודע, אני מדבר פשוט, אני מסתכל על הקליטה, איך קולטים ככה? אני אדבר על הקליטה, ברשותך, אדוני יושב הראש, אני רק רוצה לציין לגבי מאבק המורים, שלמרות שזה לא הטריטוריה שלנו, בשני הדיונים עד עכשיו, עם זרוע העבודה, אנחנו נכחנו, אנחנו חלק מהשיח, אנחנו נבחן אפשרויות לסייע,

לא קיבלנו מהסמנכ"לית נתונים לגבי הסכומים וכו'. עכשיו אני אעבור לגבי הקליטה, קודם כל, כפי שאנחנו חוזרים ואומרים כל הזמן, מבחינת השוברים, כולם, כל עולה שחפץ בכך, יכול היום לממש את השוברים. במקביל, אנחנו בוחנים אפשרות, מול הסוכנות למיזם משותף, כבר פנינו אליהם, למיזם משותף, אנחנו - - - הייתה התקדמות מהדיונים. אנחנו משתדלים להתקדם.

אנחנו ממתינים למענה, אנחנו מצידנו כבר שמנו את התקציבים. אנחנו בוחנים אפשרויות, מול הרשויות, לאולפנים ברשויות, במסגרת התמיכות. אנחנו מקיימים יום שיא, כבר במהלך יוני, סוג של שולחנות עגולים כדי לדייק את המענים שיש לנו עד עכשיו ובעצם, במובן זה, אנחנו גם נותנים וה-RFI שלנו, שסיפרנו עליו בישיבות הקודמות, מחר מסתיים, קיבלנו כבר גם הצעות מעניינות, גם אותם אנחנו בוחנים, לטובת עברית מדוברת. נושא קורס דיגיטלי עם קמפוס AL מתקדם גם הוא. אנחנו נותנים פתרונות, גם עכשיו, כפתרונות ביניים, גם כפתרונות לטווח הארוך והבינוני וגם חשיבה אסטרטגית לגבי כל תהליך הקליטה. אתם נותנים תקצוב לרשויות המקומיות, לגבי אולפנים שהם פותחים על חשבונם? אני נתקל יותר ויותר, במצב שבו הרשות המקומית, עושה את מה שהממשלה לא עושה ופותחת אולפנים. אז זה בדיוק מה שאני אמרתי שאנחנו בוחנים עכשיו אפשרות, אני אומר מה קיים עד עכשיו, עד עכשיו במסגרת תמיכות שלנו ברשויות המקומיות, במסגרת מבחן קליטת עולים בקהילה שאתה וודאי מכיר אותו בשם של השוטף, אנחנו מאפשרים לכל רשות מקומית, לעשות תהליכים של העצמת השפה העברית והרשות בוחרת, האם לקחת מתוך הסכום הזה, אבל זה לא זה, זה לא מה שאתה שואל ולכן - - - זה לא זה, ביננו, זה גם לא סכום, אני יודע כמה מקבלת רשות מקומית, על כל הקליטה בקהילה. אז אני אומרת לא, אני לא הייתי אומרת שזה לא סכום, כי בסך הכול מדובר על מיליונים נכבדים ואנחנו נותנים גם במסגרת - - - לרשות מקומית?

אני אשמח לדעת על רשות מקומית שקיבלה יותר משלושה מיליון שקל, לקליטה בקהילה. אוקי, אז אנחנו שמים, יש לנו גם אתה יודע - - - לדעתי, כל תקנת הקליטה בקהילה, על כמה היא עומדת? כל תקנת קליטה בקהילה, בשוטף?

כל התמיכות ברשויות בשוטף? תמיכה ברשויות, בקליטה בקהילה. תמיכה ברשויות בקליטה בקהילה, הבסיס שלנו הוא 40 מיליון,

אנחנו בדרך כלל מגיעים ל-64. לכמה רשויות זה? כ-90 רשויות.

תראי אם את עוברת את החצי מיליון שקל,

אני מניחה שאתה מכיר את הנושא הזה, לא פחות, אם לא יותר ממני ומה שכן - - - צריך לשפר את הוראת העברית. שנייה, אני אתייחס להוראת העברית. אני לא נכנס, הדיון הוא לא דיון מקצועי, הדיון הוא מניפת הפתרונות, במניפת הפתרונות אחד הדברים,

אני מברך את משרד הקליטה, תיכף נשמע מהסוכנות היהודית שבאמת זה מתקדם, ב', אני יודע שאתם שומרים על האולפנים, מרבית הדיון הוא באמת, על נושא שכר המורים באולפנים, כדי שהמפעל הזה,

אבל בינתיים צריך גם מפעלים משלימים ובמפעל המשלים, יש רשויות שפותחות הרשויות המקומיות. לוקחות מורה בפנסיה, מביאות מתנדבים, מביאים זה ועושים אולפנים. אז אני אדבר על מה שקיים ועל מה שאנחנו עתידים לעשות. אז במסגרת מה שקיים, במסגרת מאגר מוסדות הלימוד שבשלב זה, בכוונתנו להאריך אותו, עד שיימצא הפתרון הנוסף, אנחנו מאריכים אותו בעוד מספר חודשים. יש לנו מספר רשויות שהמאגר הרשותי שלהם, האולפן הרשותי שלהם הוא במסגרת הספקים שלנו. בנוסף, כפי שאמרתי, אנחנו בוחנים בימים אלו, יציאה למבחן לכל קורא לתמיכה, בדיוק במה שאתה דיברת, אנחנו נעשה על זה שיח עם רשויות שמקיימות, כמו חיפה,

תל אביב וכו', כדי לדייק את המענים. אוקי, הסוכנות, רינה. שלום. אנחנו הגשנו ל-RFI בהצעת משרד העלייה והקליטה ואנחנו מחכים ל- - - זה חוץ מהמיזם

זה חוץ מהמיזם המשותף, משרד הקליטה הציע לנו לבחון בכל זאת, למרות שבמפגש הקודם, דובר על זה שזה בלתי אפשרי, למרות זאת משרד העלייה והקליטה, בחן את זה מחדש ופנה אלינו בהצעה, לבחון את זה,

על שולחן ההנהלה שלנו שבוחן את האפשרות התקציבית, כי אתם יודעים, בסוכנות היהודית, מצב התקציבים, מה שהיה בינואר, לא בהכרח אותו דבר, כמו שזה במאי - - - סליחה, אני רק רוצה לדייק, רינה ברשותך, אנחנו אמרנו שלא אפשרי לתת פטור לסוכנות, אבל מיזם משותף, אנחנו בעד. מיזם משותף הוא אחד מסעיפי הפטור.

אז זהו, זה כרגע הנושא שנבדק, אבל במקביל - - - רק לא הפטור של המוסדות הלאומיים. בדיוק, אבל במקביל, הגשנו ל-RFI וכרגע, האפשרות גם של השותפות נבדקת אז אנחנו מקווים לטוב, בינתיים אנחנו ממשיכים ללמד את התלמידים בכסף שכבר השקענו. תעבירי להנהלה שכדאי שאת מה שהכריזה הסוכנות היהודית בינואר, בוועדת העלייה והקליטה, אפשר יהיה לקיים גם במאי. אני גם אשמח אם גם אתה תעביר את המסר הזה בעצמך. אני אעביר גם בעצמי, אבל את מדווחת מה היה בדיון אז תגידי, אני חושב שזה סכום שבהחלט, גם יש לזה משמעות לעתיד, גם הסוכנות היהודית,

גם מבחינה אסטרטגית לסוכנות היהודית, נכון להיכנס לאירוע הזה. כן, דוברים נוספים שרצו לדבר, בבקשה. שלום, שמי אנה מונוסוב, אני דוקטור לפסיכולוגיה. שלום לכולם ואדוני יושב הראש, ברכות על ההזמנה. אני עולה חדשה וכשעליתי מיד התחלתי ללמוד באולפן והלימודים האלה היו במשך שישה חודשים, זה היה בסיס אדפטציה מושלמת, כלכלית, חברתית, תרבותית וברור והייתי פסיכולוגית, אני רוצה להדגיש במיוחד את העניין אדפטציה פסיכולוגית, חיים רגועים חשוב מאוד בזמן הקליטה. היום העולים מחכים זמן רב לאולפן ומה הם אומרים בזמן הזה, אנחנו לא מרגישים שייכים, לא בחיים החברתיים, לומדים עברית בעצמנו, מחפשים אולפן פרטי טוב, הזמן היקר כשיש סל קליטה ושאפשר להתמקד בעברית, הולך לאיבוד. מודים מאוד לאנשים שעוזרים, לדוגמא ברחובות נערכו 13 כיתות ללימוד עברית למבוגרים ולילדים, רמות שונות, מתקציב העירייה. בחיפה לומדים בירושלים ובתל אביב יש מועדון עברית מדוברת. למי שלא היה מזל כזה, הוא לא יכול לעבוד, אלא אם כן עובדים באנגלית, או בשפות אחרות ,לעיתים קרובות, אולי בחוץ לארץ, מה שגם לא עוזר לקליטה מוצלחת בארץ. ללא אולפן עירוני האדפטציה העולים, תלויה ביוזמות פרטיות ואינה זמינה לכולם, לא רק להווה, אבל גם לעתיד. האנשים והמדינה כולם נפגעים מכך. אני חושבת שלנושא הזה יש משמעות חברתית, כלכלית, תרבותית, מספיק גדולה כדי שיוכרע ברמת המדינה. תודה על תשומת הלב ועל מה שאתם עושים למען העולים. כמה זמן את בארץ? מ-2016. יפה, העברית שלך בסדר גמור. מישהו נוסף רוצה להתייחס? להוסיף? קלרה וקסלר, רכזת קליטה רחובות. אני רוצה לספר לכם משהו טוב, שרחובות, בניגוד לכל הכללים שאנחנו מספרים עכשיו, לא ממתינה ולא נרדמת. אנחנו פתחנו המון המון קורסים, לא אולפנים, אין לנו זכות לפתוח אולפנים, קורסים לאנשים, בין האנשים יש רופאים, מהנדסים, שהמדינה זקוקה להם. אנחנו יודעים כמה אנחנו יכולים להרוויח והאנשים האלה, לא לומדים חצי שנה ואחרי חצי שנה, סל הקליטה שלהם נגמר ומה הם יכולים לעשות? הם הולכים לכל העבודות המזדמנות ואז העברית שלהם הולכת בחלום שהוא לא חלום כבר שזה כבר אי אפשר לחלום. אני פשוט רוצה להגיד, אנחנו מקבלים כל יום פידבקים וכל כך הרבה אנשים מאושרים, אלה שלמדו שפה, אז בוא נעמוד במבחן שאנחנו רוצים את העלייה הזאת, כי מה שקורה בפועל, גם ילדים וגם מבוגרים שאנחנו גם רוצים אותם ונרצה אותם, כי יש חוסר ברופאים, מהנדסים במדינה, אז אנחנו צריכים להשקיע, לא להשקיע רק בישיבות, זה נהדר, אבל צריכים לעבור לשטח ושטח הוא בוער, ממש בוער, תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון,

אני רוצה לברך את הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה שהתחלתם את התהליך למיזם משותף, כדי להרחיב את אפשרויות לימודי העברית לעולים, אני קורא למשרד העלייה והקליטה, לצאת עם קול קורא ייעודי לרשויות מקומיות, לא בתוך קליטה בקהילה, להפעלת קורסים לעברית ברשויות בתקציב

אני מחפש את המילים כדי להגיד, כמה אני מאוכזב מהעובדה שאין עדיין התקדמות ממשית מספיקה, בנושא המשא ומתן ומקווה שהדבר הזה ייפתר, עד לסוף החודש, מכיוון שכמו שגם אמר משרד החינוך, סוף מאי הוא תאריך קריטי ולכן אנחנו גם נקיים כאן ישיבת מעקב ב-29 במאי, בעשר בבוקר, כדי לראות מה התקדמתם. אני מקווה שקצב ההתקדמות בשבועיים הקרובים, יהיה מהיר יותר ממה שהיה בארבעת החודשים האחרונים, זאת אומרת זה צריך להיות קצת אחר. אני אבקש גם להזמין מורות של אולפנים, באופן ישיר לדיון הבא, כי לא שמענו מהם פה את המצב. אני רואה בחומרה את ההתחמקות של משרד החינוך, מלשלוח את הסמנכ"לית שלו לדיונים, שוב ושוב ושוב, למרות דרישות ובקשות של הוועדה, אני לא משחק במשחק הזה, אני לא אפנה ליושב ראש הכנסת, אבל זה פשוט בושה, זה בושה לעובדי ציבור ולעובדי מדינה, בהתייחסות ויכול להיות, לפחות הרושם שאנחנו מקבלים כציבור, שזאת ההתייחסות של משרד החינוך, למפעל האולפנים ולכן הדבר הזה פסול, בכל קנה מידה, בין אם היא לא מגיעה מבחירתה ובין אם חמור מכך, לא יודע אפילו מה יותר חמור ובין אם בהנחיה של הממונים עליה וזה לא שאנחנו לא נהנים לראות אותך ולארח אותך כאן זה בסדר גמור. לסיכום, אני ממש ממש ממש מפציר במשרד האוצר, אגף השכר ומשרד החינוך ובהסתדרות המורים, תמנעו ממני מלקיים עוד דיוני מעקב, אני כבר באמת, זה חצה את רף ההיגיון של דיוני המעקב על האולפנים, זה בכלל לא, עד עכשיו, אני מרגיש שהתקדמנו, אולי חצי צעד, מינואר, אולי חצי צעד, גם אם זה אומר להפעיל יותר לחץ, מבחינת צעדים ארגוניים וגם מבחינה מקצועית, משרד הקליטה פה,

אמרתי את זה גם לשר ואני אומר את זה גם פה, שר הקליטה צריך להפוך שולחן בממשלה,

זה בדיוק התפקיד שלו, הממשלה יש וויכוחים בין שרים, מצפים לשמוע את הקול שלו בעניין הזה, זה פשוט מצב בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, לא תפס בעיניי ושלוות הנפש שהממשלה מתייחסת לאירוע, עכשיו אני חוזר ואומר, אם לממשלה יש אג'נדה אחרת,

זה לגיטימי, אפשר להתווכח על האג'נדה, אבל להגיד הכול חשוב לנו, אבל אנחנו לא עושים כלום, זה נראה רע. תודה רבה, הישיבה הזאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:02.